זה בוקר מאתגר כי אנחנו עכשיו עדים לאיזה שהוא פינוי של חווה חקלאית וחבל שהבוקר מתחיל ככה, אבל נקווה שהדברים האלה ייושבו בצורה טובה. אני מתכבד לפתוח את דיוני ועדת החינוך, יום רביעי, כ"ד שבט, 15 בפברואר 2023. הנושא הוא חשש מפסילת תכני העשרה ליברליים ולהט"ביים במערכת החינוך, דיון מהיר של חברי הכנסת יוראי להב, גלעד קריב, יפעת שאשא ויבגני סובה. אני לראשונה מנהל ועדה ואני שמח ואני מקווה שאת הוועדה הזאת נעשה בצורה גם מכובדת, אבל גם שנגיע בסופו של דבר לתת תשובות לשאלות שעולות וזה חשוב מאוד מאוד. ברשותכם אני אפתח בכמה מילים ולאחר מכן יוזמי הדיון ידברו ולאחר מכן כמובן כל אלה שהגיעו לכאן, לפי סדר נוכל לשמוע את כולם. חשוב מאוד שנשמע את כולם כדי שנגיע לעמק השווה וגם לתשובות הנדרשות. אז כמה מילים שברצוני לפתוח בהן. לפני שנבחרתי לכנסת עבדתי במספר מקומות, כל מקום עבודה משאיר רושם, אך התחום שאני מרגיש שהמשיך איתי בצורה משמעותית ביותר זה תחום החינוך. עסקתי בזה הרבה מאוד שנים, תפקיד המחנך, בית הספר, מערכת החינוך כולה הוא התפקיד החשוב ביותר במדינה ובכלל בעולם, באנושות. ילדינו הם עתידנו ומי שיהיו בעתיד מעוצב כעת בתוך מערכת החינוך או בכל המסגרות. מערכת גפ"ן, גמישות פדגוגית ניהולית באה לתת למנהלי בתי הספר, מובילי החינוך, את היכולת לבחור את התכנים הטובים ביותר והאיכותיים ביותר בעיניהם לחינוך של הדור הבא. יש שבחרו בהעשרה טכנולוגית, הכנה לעולם החדש, יש שבחרו בחיבור למורשת, בין המסורת, המקור ממנו אנחנו יונקים את הייחודיות של עמנו, כמו שאמר יגאל אלון, עם שאינו זוכר את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. ויש שבחרו בתכניות המעודדות חשיבה פתוחה, קבלת האחר וקירוב בין חלקי העם. מנהל מנהל ובחירתו, מנהל מנהל וגישתו, וזה חשוב מאוד מאוד, אבל חשוב לזכור שהחינוך אינו מתחיל ונגמר רק בבית הספר, החינוך מתחיל ונגמר בבית, ההורים, הסבים והסבתות, גינת המשחקים, הרשתות החברתיות, כולם משפיעים ומהווים חלק מחינוכו והתפתחותו של דור העתיד שלנו, כמה הוא חשוב לנו, בטח באתגרים שאנחנו נדרשים להם מעת לעת. עלינו לשמור על שקיפות, על תיאום, זכותו של הורה לבחור כיצד לחנך את ילדו, אילו ערכים לשים בעדיפות ראשונה וכמובן לבחור את הזרם ומוסד הלימודים אליו הוא שולח את היקר לו מכול. בסוף כולנו כאן הורים, יש לנו ילדים ואנחנו רוצים לחזור אליהם ולתת להם את הקרקע הטובה ביותר להצלחתם בחיים. על מערכת החינוך, מנהלי בתי הספר והמורים לקיים שיח עם ההורים, ליידע אותם בהתקדמות ובהתמודדות של הילד, עם אתגרים פדגוגיים וחינוכיים. הצלחת הילד בכל תחומי החיים תלויה בקשר הפתוח והכן בין ההורים למערכת החינוך. ילד החווה קשיים בבית צריך להיעטף על ידי הצוות החינוכי, וילד החווה חלילה פגיעה במערכת החינוך חייב, אבל חייב, לקבל תמיכה וגיבוי מהוריו. צורה זו של שיתוף פעולה תצליח רק באמצעות שיח פתוח ואמון מלא בין כל השותפים בכלל בחינוך ילד כזה או אחר. אתמול נחשפנו כולנו לפוסט המרגש שכתב ערוץ 12, יאיר שרקי, שכולנו מכירים. כפי שביקש בעצמו לא ארצה לעסוק כאן בבחירתו, במה שהוא בחר לחשוף ולשתף אותנו, אך ארצה לגעת במהות של הדברים שלו. היו לו דברים מרגשים מאוד מאוד שהוא כתב אתמול. העיסוק בנושא הוא עיסוק בדיני נפשות ממש ומשכך הזהירות והרגישות הנדרשות חשובות במעלה.

איש חינוך, נבחר ציבור ומנהיג קהילה צריך לזכור זאת, כל מילה, כל עלבון או זלזול עלולים לעלות בחיי אדם. פתחתי בזה שאני איש חינוך, אני מכיר את הסוגיות האלה, לאן זה יכול להוביל אנשים לאורך שנים רבות. אין זה אומר שצריך להימנע מאמירת דעותיך, יהיו אשר יהיו, אבל עלינו לשים לב להשלכות ולהשפעות של הדברים. ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. ולקראת הדיון אבקש מכל הנוכחים כאן להתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, זה מאוד מאוד חשוב כדי שבאמת נוכל להגיע לחקר האמת. כשם שאנחנו רוצים שדעותינו ואורח חיינו יכובדו ולא יותקפו כך עלינו לכבד ולא לתקוף את דעותיו ואורח חייו של האחר. אז כדי שבאמת ננהל את הדיון הזה בצורה טובה ונוכל לשים על השולחן את הנושא אני אבקש קודם כל מיוזמי הדיון לדבר לפי הסדר, נמצאים פה יוראי ויבגני ואם יגיעו גלעד ויפעת שאשא ניתן להם גם ואחר כך נעשה סדר דוברים לפי הבקשות שלכם. תודה רבה, אדוני היושב ראש, ואני גם רוצה להודות לחבריי יבגני סובה, יפעת שאשא ביטון, גלעד קריב וגם למאיר כהן שנמצא כאן איתנו.

בהתאם להסכמים הקואליציוניים ראש הממשלה נתניהו העביר את האחריות על היחידה לתכניות חיצוניות לסגן השר אבי מעוז, אולי הפוליטיקאי הכי הומופוב, גזען ומסוכן במדינת ישראל. העניין הזה עוגן בהחלטת ממשלה מיום ה-15 בינואר 2023 שהעבירה את סמכויות היחידה ממשרד החינוך למשרד ראש הממשלה ולסגן השר. היחידה הזאת,

אני רוצה להזכיר, חולשת על 8,000 תכניות לימוד ועל תקציב של כמעט 2.5 מיליארד שקלים.

עולה חשש כבד שהממשלה מניחה את התשתית שתאפשר הסרת תכני חינוך ליברליים ולהט"ביים מתכניות הלימודים במערכת החינוך הממלכתית ולהחליף אותם בתכנים שתואמים את משנתו הרעילה של אבי מעוז. אני אומר את זה כי לאחרונה התחדש המכרז לאותה יחידה ובו שלושה קריטריונים חדשים ועמומים. קריטריון אחד, ואני מצטט, 'מי שנמצא כי הוא פועל בניגוד לחוקי מדינת ישראל ויש בפעילות זו, במעשיו ובהתנהגותו חשש לפגיעה או להשפעה מזיקה על התלמידים'. אני רוצה לשאול את משרד החינוך או את משרד ראש הממשלה, את מי שהוציא את הקריטריון הזה, אני רוצה לשאול שתי שאלות - - - יש לך התנגדות למשפט הזה? אני רוצה לשאול שאלה, למה חוקי מדינת ישראל ולא חוק חינוך ממלכתי? האם הממשלה הזו מתנערת מערכים שקבועים בחוק הנהדר הזה? ואני רוצה להקריא את סעיף 2(א)(2) בחוק חינוך ממלכתי שבו כתוב שמטרת מערכת החינוך היא להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות אדם, לחרויות היסוד, לערכים הדמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים גם בין בני האדם וגם בין עמים. למה לא להפנות לחוק חינוך ממלכתי? לאיזה חוקים אחרים רוצים בממשלה להפנות? ולגבי החלק השני של אותו קריטריון,

אני רוצה לשאול מי יקבע מה מזיק לתלמידים? אבי מעוז? האדם שכבר הצהיר שתלמידים בעלי נטיות הפוכות צריכים להישלח לטיפולי המרה? את זה הוא אמר באולפן שישי בפני כל עם ישראל. הקריטריון השני שנוסף והוא חדש זה שהתכנים או ההתקשרויות ייבחנו לפי שיקולים מקצועיים. אני רוצה לשאול מה זה שיקולים מקצועיים, מי יחליט, מי קובע, בסמכות מי זה? בסמכות שר החינוך? בסמכות סגן השר מעוז? והדבר האחרון, ואולי לשיטתי המטריד ביותר: בהתאם לשיקול דעת מקצועי של הגורמים הרלוונטיים במשרד ו/או בהתאם לנתוני בקרה והערכה, לעדכן את נתוני התכנית במאגר לפי פריסה גיאוגרפית, מלאי, התאמה לשכבות גיל, התאמה למגזר, התאמה לסוגי פיקוח. אני רוצה לשאול אותך, משה ידידי, איזה סוג תוכן הממשלה הזו חושבת שרלוונטי לתלמידי תיכון עירוני ט' בתל אביב שאינו רלוונטי לתלמידי ותלמידות דנציגר בקרית שמונה? מדוע לעשות חלוקה מלאכותית מכוונת על בסיס גיאוגרפי, על בסיס מגזרי? מה זה הדבר הזה? ובאופן כללי אני רוצה לשאול, מאחר שיש סתירה מובנית בין ההצהרות של שר החינוך קיש מעל בימת הכנסת לבין ההחלטות שמועברות בממשלה לבין הדברים שמפורסמים בתקשורת. מי אחראי על היחידה להתקשרויות חיצוניות, האם מדובר במשרד ראש הממשלה, במשרד החינוך? איך זה יתנהל? כי זו יחידה חשובה עם השפעה חשובה. תודה רבה. יבגני. קודם כל אני מברך אותך ומאחל לך הצלחה, זה תמיד מרגש כשאתה פעם ראשונה מנהל ועדה. אז שיהיה לך בהצלחה. אני גם חבר ועדה, שיהיה גם בהצלחה לוועדה שאנחנו פה כולנו פועלים.

ביקשת לא להתייחס לגופו של אדם, להתייחס לגופו של עניין, אבל אני לא יכול שלא להתייחס לגופה של הממשלה שקמה לפני כחודש וחצי ולכן כשחברי יוראי להב הרצנו פנה אליי אני אמרתי בוודאי שאני אחתום בבקשה לקיים דיון, כי גם אני חרד, גם אני חושש, וגם כשאני מסתכל על התכנים וכשאני מסתכל על הכוונות של הממשלה, ואני לא רוצה דווקא ספציפית להתייחס לגופו של חבר הכנסת אבי מעוז, אלא באופן כללי להסכמים הקואליציוניים שנחתמו לפני חודש וחצי, אז אני יותר ויותר משתכנע שהמילה חושך לא זרה לממשלה הזאת. אני הייתי אומר שהיא קרובה מאוד לממשלה הזאת. ישנה פה פגיעה בציונות, אדוני היושב ראש. הפגיעה בציונות מתבטאת בין היתר בפגיעה למשל בנושא של ערכי צה"ל. הרי אנחנו יודעים שהשותפים הקואליציוניים רוצים להעביר חוק יסוד: לימוד תורה שאין לזה שום קשר ללימוד תורה, אלא זה חוק השתמטות משירות צבאי. אני אמרתי את זה גם לחבריי במפלגות החרדיות, אמרתי שבמדינה יהודית לא צריך להיות חוק יסוד: לימוד תורה, כל מי שרוצה ללמוד תורה יכול ללמוד תורה במדינה יהודית ודמוקרטית. ברגע שאתם שמים תנאי להעביר את החוק לפני העברת התקציב - - - אם אתה רוצה שהמדינה היהודית תישאר מדינה יהודית יש בה בסיס להיותה יהודית. אני חושב שכולנו יהודים וכל אחד שרוצה ללמוד תורה יכול ללמוד תורה. אז צריך לשמור על זה.

גם ילדיי לומדים במסגרת דתית ושום דבר לא מגביל אותם ללמוד תורה, אבל ברגע שאתה מחוקק חוק יסוד: לימוד תורה אתה לא מחוקק את זה בשביל לקדם את התורה, אתה מחוקק את זה בשביל להשתמט משירות בצה"ל כי החוק הבא שלך יהיה חוק גיוס שבעצם לא יאפשר לבג"צ להתערב. לכן כל מסך העשן הזה שמנסים להסתתר מאחורי התורה ולהגיד שאנחנו דואגים לתורה ולמסורת ישראל זה שטויות, אין פה שום דאגה למסורת ישראל, יש פה דאגה רק ל-200,000 אנשים שלא רוצים לשרת בצה"ל ולא רוצים גם לצאת לשירות התעסוקה. לכן גם לזה אני חושב שוועדת החינוך צריכה להתייחס. אני לא יודע אם זה בבקשה הזאת, אבל זה מדאיג אותי מאוד. זה מדאיג אותי כי אנשים שלומדים בבית הספר, כשהם מסיימים את בית הספר הם הולכים לצבא וישנה מערכת וממשלה שמסבירה לאנשים האלה ששירות בצה"ל זה לא חלק מהציונות. אז לכן אני חושב שזו פגיעה בציונות כי כולנו פה בכל זאת רוצים שהמדינה תמשיך להיות דמוקרטית, יהודית, יהודית ודמוקרטית, תעשה את הסדר איך שאתה רוצה, אבל שהיא גם תהיה ציונית והשתמטות משירות בצה"ל זה פגיעה בציונות, זה מה שאני חושב. ואם אני רואה היום פגיעה בליברליות, פגיעה בחופש המחשבה, פגיעה בתכנים שאני חושב שצריך לקבל כל ילד באשר הוא, כל ילד באשר הוא, ולא לנסות לשנות אותו, אם הילד הזה זקוק לתכנים שהוא קיבל עד עכשיו אין שום סיבה שאתם תבואו ותשנו לו את התכנים האלה. אני חושב שיש פה שכרון כוח, יש פה כוונות לקחת את החופש, כולל גם חופש מחשבה, ואני חושב שזה מסוכן. זה הרי לא מסתיים בשירות בצה"ל, זה גם אחר כך יילך לנטל כלכלי, זה גם יילך אחר כך לדברים שמותר להגיד ובסוף אני אגיד לך איך זה ייגמר, בסוף ייגמר גם בסתימת פיות וחופש הביטוי, יגידו לך שהיום אתה יכול להגיד את זה ומחר אסור לך להגיד כי אוי ואבוי אם תגיד את זה, כי זו תהיה גם פגיעה במדינה כולה. לכן יש להתייחס ברצינות לכוונות גם אם כרגע הן לא מומשו ולא התממשו כי אם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו ולא נתריע כשזה יבוצע זה יהיה מאוחר. אני רק רוצה משפט אחד, אני מראש מתנצל, אני חייב לצאת לדיון בוועדת העלייה והקליטה כי שר הקליטה מציג שם דברים וזה גם חשוב. אני חושב שיש פגיעה גם בנושא של הקליטה, ביטלו מענקים, ביטלו הרבה דברים, גם תכנים שקשורים לדור הרביעי שמגיעים עכשיו. אז אני מראש מתנצל, היועץ שלי יישאר פה, הוא יעדכן אותי על הדיון וכל דבר שצריך אני פה ואני מאחל לך,

הצלחה בדיון הזה. אני רק אגיד לך, אני מסכים איתך שכל אחד צריך לקבל את מה שהוא צריך לקבל והציונות היא באמת בסיס להיותנו כאן, אני לא בטוח שהעובדה שאנחנו מאפשרים במדינה יהודית לאנשים ללמוד תורה ולקבל כלים כדי ללמוד תורה היא פגיעה בציונות.

לא דיברתי על לימוד תורה, דיברתי על חוק יסוד: לימוד תורה, יש הבדל. הציבור לא מבין את המשמעות, למה הם מתעקשים על חוק יסוד: לימוד תורה? לא בגלל שמישהו מפריע להם ללמוד תורה, בגלל שהם רוצים אחר כך להשתמש בכלי הזה בשביל לחוקק פסקת התגברות נגד בית המשפט העליון,

אני שומע את החשש, אני רק אומר שיש זכות למדינה יהודית כן שיהיה מקום ללימוד תורה, ואני מבין מה שאתה אומר, לאן זה יכול להוביל. אני אמרתי פעם, כל ילד בישראל צריך לדעת מה זה תורה וללמוד גם אם הוא רוצה, אבל לא על חשבון שירות בצה"ל, עם כל הכבוד.

אני מודה לך ואני יוצא לוועדת הקליטה. חבר הכנסת מאיר, בוקר טוב.

אדוני היושב ראש, בהצלחה, חבר הכנסת סלומון, אתה איש ראוי.

אני רק רוצה, ברשותכם, להגיד דברים מאוד פשוטים ולהחזיר את זה לנושא שלשמו התכנסנו, ואני מודה לך, יוראי, שהעלית את זה. יש גמישות ניהולית שהולכת ונפגעת והיא קשורה בהחלט לכל המציאות שבה הקהילה הלהט"בית נמצאת, לצערי אצל כל מיני אנשים, על הכוונת כאילו האנשים האלה הם אנשים חורגים לאלוהים, לכן אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה להגיד שאנחנו כאן לא רק על המשמר. מבחינתי זה בדיוק כמו הרפורמה המשפטית, אם יהיה מישהו שיעז בבתי הספר לפגוע בילדים שנטייתם המינית לא מוצאת חן בעיניו אז אנחנו נהיה שם ולכן הדיונים האלה בכנסת, יותר משהם יורדים לפרטים הם הצהרה חשובה מאוד שלנו כחברי כנסת, ואני חושב שגם שלך, אדוני היושב ראש. לא יעלה על הדעת שמישהו ייכנס למשרד החינוך ויחליט, ויבוא למנהלים ויגיד להם שכל מה שמטפל בקהילה הלהט"בית או כל מה שמספר הוא מחוץ לחוק מבחינתנו, הוא מחוץ לשיח. זה לא יהיה ובאתי להגיד לכם את זה, לאנשים פה, זה לא יהיה, שיהיה לכם ברור. ההיפך, בשנה וחצי שהייתי במשרד הרווחה, גם אני וגם מירב כהן וגם עוד הרבה מאוד אנשים, גם במשרד החינוך, זה לא איזה משהו שהוא שלנו, הייתה פתיחות יוצאת מן הכלל. הצלחנו בתוך הפריפריה להקים תאים, דיברתי עם מנהלי בתי ספר, 25 שנים ניהלתי בפריפריה, אין דבר יותר טרגי ויותר כואב מילדים בפריפריה שבאו מבתים שהם בתים שמרניים יותר ושזהותם המינית לא התיישבה, לא עם המשפחה ולעתים לא עם היישוב, ואם הם לא מצליחים לקבל בבתי הספר את החיבוק, אויה לנו, כאנשי חינוך, ואני לא מקנא בילדים האלה. לכן אחרי מהפכה, אני לא רוצה לקרוא לזה מהפכה, אבל אחרי שינוי מבורך שהצלחנו לעשות בעבודה משותפת עם הארגונים ובהקצאת כספים רבים, להעלות על הדעת שמישהו היום במשרד החינוך יפגע בזה אני פשוט מודיע,

אנחנו כולנו, מכל המפלגות, נתייצב אחריכם, גם ממפלגת הליכוד, תאמין לי, וגם אתה. אין בין זה לבין לימודי תורה דבר וחצי דבר. נדמה לי שאתמול קראתי פוסט מרגש של אחד מאנשי התקשורת, אני חושב שחצי המדינה דמעה מהפוסט הזה. מדינה שלמה. אנשים שישבו איתי התחילו לבכות מהתרגשות. ממש ממש. יש ועדת חוץ וביטחון וברחתי מהוועדה לבוא לפחות להגיד את הדברים האלה. החברים שנמצאים כאן, אני תמיד איתכם, שלא יהיה לכם שום ספק, אל תרגישו חלילה, אני יודע שזה מין רגעים כאלה ש ואנחנו פה. יוראי, יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה.

אדוני השר, שאתה נותן איומים וכל זה ואנחנו חוזרים על אותו דבר, אפשר לבוא ולהתווכח. תפסיק איומים, איזה איומים? ממשיכים באיומים. אף אחד לא מאיים. חברת הכנסת לזימי, אחר כך יוזמת הדיון, חברת הכנסת שאשא ביטון. תודה רבה. תודה על הדיון הזה, היוזמים ויוראי בפרט, חשוב מאוד. אני רוצה קודם כל להגיד שלא צריך לחכות שיפגעו בתקציבים ושדברים יקרו בפועל ואז לנהל מלחמה על בדיעבד. אני דווקא מודאגת וחושבת ששווה לשים זרקור על הלך הרוח שיתחיל להפוך את המציאות הזאת לקיימת הלכה למעשה, מנהלי בתי ספר שיבינו שלא כדאי להם להזמין תכנים שקשורים לנטייה מינית או מגדר או כל דבר שייתפס פרוגרסיבי כי הקִדמה היום נמצאת כשק החבטות של הממשלה הזו. הרי על מה הם יוצאים? על הנאורות? על הקדמה? על היכולת שלנו להכיל כל אדם, כל אישה, כל מי שחלק מהחברה שלנו באשר הוא? זה בדיוק מה שקורה פה עכשיו ואני כבר שומעת עדויות כאלה. אני מודה שזה לא עדיין משהו שנראה כמוחלט או סגור, אבל אתם מהנהנים, כנראה גם הגיע אליכם, אני חושבת שיהיה שווה גם לעשות פה דיונים נוספים על ההשלכות של התפיסה ושל הרוח השלטת כבר על צמצום המרחב וצמצום היריעה שעוסקת בזכויות של כל נער או נערה לחיות לפי נטייתה המינית ולפי תפיסתה וגם להבין שהכול בסדר. אני ממש חושבת שכבר עכשיו הדברים שקורים צריכים להטריד אותנו ולא צריך לחכות לפגיעה בגפ"ן ובצמצום התכנים. אני כן אשמח גם לאחר מכן, לאחר הסבב של הח"כים, לשמוע מה התחושות בשטח ולא רק הדברים הקונקרטיים, כי חשוב להבין מה התהליכים שהולכים לייצר הלכה למעשה. אם לא יתחילו להזמין תכנים ואז להגיד טוב, הגפ"ן פחות ניצלו השנה, בשנה הבאה נצמצם את התקציב ונתחיל להוריד תקציבים בגלל שיש תת ניצול, בגלל הלך הרוח שלא מאפשר להביא עוד קבוצות לשיח בבתי הספר. אני מאוד דואגת דווקא כי הייתה פריחה, דווקא כי ראינו את בתי הספר נפתחים ומבינים שזה בסדר, שבית ספר הוא לא יהיה רק המקום בו לומדים דוגמתית מקצועות כאלה ואחרים, אלא גם המקום שמחנך והופך אותנו לבני אדם וליצורים חברתיים שיודעים להכיל את כל מי שנמצא סביבנו באופן מכבד ואמיתי. זה מה שמדאיג אותי יותר, יותר מהכול, כי אלה דווקא התכנים שבעיניי הכי חשובים שצריכים להיות במערכת החינוך הישראלית. מה שמייצר אותנו אנשים ביקורתיים, אוהבי אדם, מלאי חמלה. אם אנחנו נוציא את המקום הזה, מהחשש, מהלך הרוח, מהמשטור הדורסני שכבר מרגישים אותו, כבוד יו"ר הוועדה, אז מצבנו רע מאוד.

חשוב להדגיש שאנחנו דנים פה באיזה שהוא חשש. גם אתמול, כשהבנתי שאני הולך לנהל את הדיון הזה, עברתי על החומרים, צריך לשים לב שמדובר פה על חשש ולא על שום דבר שהוא וחבל באמת שאין נציג ממשרד החינוך שייתן גם תשובות לזה ואנחנו נדרוש את זה,

להתייחס לדברים, להנכיח אותם, אבל בסוף מדובר פה על איזה שהוא חשש. אני עברתי על כל החומרים שלפחות אתמול הצלחתי לראות והדבר הזה הוא לא ברור, לא ברור שיש באמת איזה שהיא פגיעה. אני שומע את השאלות ששאלת,

וצריך לתת עליהן את הדעת, אבל לדעת שאנחנו כרגע מנכיחים סוגיה שהיא נובעת מחשש ולא מאיזה שהן עובדות שהן קיימות. העובדות הקיימות הן שסגן ראש הממשלה הוא אבי מעוז שקיבל סמכויות להצר את צעדי - - - לא, אני דיברתי אתמול, מי שאחראי על התכניות האלה זה משרד החינוך, זה שר החינוך יואב קיש. אבל תיכף נשמע, אז תודה. תודה רבה, אדוני יושב הראש. אני דווקא שמחה על מה שאמרת כי זה יכול להתכתב טוב עם מה שאני רוצה לומר ואני רוצה לומר לך שהעניינים זה לא רק חשש. בסוף צריך לזכור שזה גם לא עניין של כסף. אני אפילו לא רוצה לדבר על התקציבים,

העניין זה האווירה שנוצרת כאן, העניין זה הדה לגיטימציה שנעשית, אגב לא רק לעניין של הלהט"בים. כשאנחנו מדברים על תכנים ליברלים אנחנו מדברים על הזכות של נשים להתגייס, לשרת היכן שהן רוצות, לדעת שהן יכולות להגיע ולעשות מה שהן רוצות, הן לא פחות מגברים, לפרק את כל הנושא המגדרי ולהתחיל את הנושא של שוויון בין המינים כבר מגיל הגן.

התכנית שהכנסנו לשוויון מגדרי בגן קיבלה איזה שהוא צבע כזה שאנחנו עכשיו מחנכים לזהויות מיניות.

אנחנו באנו לומר שגם נשים יכולות להיות מהנדסות ויכולות להיות טייסות ויכולות להיות רופאות והן יכולות להיות גם בבית והן יכולות לעשות מה שהן בוחרות. יש להן את הלגיטימציה לבחור בדיוק כמו לגברים. אותו כנ"ל לגבי הנושא של הקהילה הלהט"בית. הסיפור הזה, אני חושבת שאתמול מה שהיה יפה בפוסט שפורסם שהוא בא כל כך מבפנים. הוא הציג את כל הדילמה החברתית ואת הקונפליקט שנמצא בתוכו הבן אדם, עד כדי שהוא מבין מצד אחד את הצער שהוא גורם מסביב, אני לא מבינה למה הוא צריך להרגיש צער, זאת אומרת בנוי בדיפולט שלנו החברתי כאילו אנחנו גורמים צער לסביבה שני, ומצד שני הצורך שלו לשחרר את עצמו מהכבלים שהוא נמצא בהם. אני חושבת שאנחנו במערכת החינוך יש לנו תפקיד אמיתי לתת לכל ילדה וילד את התחושה שזה המקום שלהם, שזה הבית שלהם, שזו החברה שלהם, שיש להם לגיטימציה להיות שם. כשמנהלים שיח כמו שמנהל אבי מעוז ושותפיו וכשאנחנו בכזו קלות מעבירים מוטת שליטה כל כך גדולה, אגב אל מחוץ למשרד החינוך. שיפסיקו לבלבל את המוח, שיבואו ויגידו: חברים, ההסכמים הקואליציוניים לא רלוונטיים, מי ששולט בתכנים האלה במשרד החינוך - - - החלטות הממשלה לא רלוונטיות. החלטת הממשלה לא רלוונטית, מי ששולט זה משרד החינוך ובואו נדבר עכשיו מה הגורל של הדברים האלה. אבל זה לא קורה, בפועל זה נמצא בידיים של בן אדם שכולנו מכירים את העמדות שלו והעניין הוא איזה אווירה זה יוצר, איזה דה לגיטימציה זה יוצר עוד לפני שנכנסנו להיבט התקציבי. ועכשיו בוא נצלול פנימה גם, לא רק לאיזה תכניות בוחרים, זה לא רק איזה תכנים יש שם, זה גם מי הגופים שמעבירים את התכנים האלו וזה לא פחות חשוב, כי בסוף נכנסות לשם קבוצות עם אג'נדה ואנחנו צריכים לוודא שאין פה אג'נדה, לא פוליטית ולא חד חד ערכית, אלא משהו שבאמת מאפשר את הפלורליזם ואת המקום לכל ילד וילדה להיות במרחב הזה וגם לזה צריך לשים דגש. אני אשמח לדעת אם יש פה נציג של אבי מעוז. אתה אומר של משרד החינוך אין, כי זה לא שם.

הם אפילו לא מצאו מקום - - - לא, אבל אתם מובילים את זה למקום מסוים, הדיון הוא בנושא חינוכי משמעותי וחשוב.

את לא היית בתחילת דבריי - - - אני שמעתי את הדיון.

אני אמרתי כמה הדבר הזה באמת חשוב והוא דיני נפשות. איפה הנציגים? לכן מי שהיה צריך להיות כאן זה משרד החינוך.

אני אמרתי, זה לא תקין שהם לא פה. הם לא כאן כי - - - אין פה נציגים של משרד החינוך? אין פה נציגים של משרד החינוך וצריך לראות - - - הם לא כאן כי זה לא בידיים שלהם. בסדר, נשמע את הדברים ונראה מה אנחנו מסכמים. אז מי יענה לנו, משה?

אני חושבת שאם משרד החינוך לא פה אתה צריך לבקש דיון המשך. זה לא הגיוני שדיון שיזמת ונציגי המשרד לא נמצאים בו, זה לא מס שפתיים,

לא הבנתי, מי אמור לענות על זה?

אז צריך שיבואו להגיד את זה כמו שצריך. שנייה, חברים, אני מסביר. יש כאן סוגיה שלטענת משרד החינוך אין בה חדש במובן של אותו סעיף שאנחנו מדברים עליו. שיבואו להגיד את זה. אסור להם לא לבוא לדיון, אתה יודע את זה, יו"ר הוועדה.

אין בה משהו שהוא חדש ומשנה מציאות ולכן החשש הזה הוא חשש מבחינת המכרז שיצא הוא לא חשש סביר שעשוי לקרות איתו משהו מסוים ולכן לא שלחו. יכול להיות שבסוף הדיון הזה כן נבקש דיון נוסף כדי שהם ייתנו תשובות. אדוני היושב ראש, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד - - - שנייה, סליחה, סליחה.

אדוני היושב ראש - - - סליחה, אבל אני מנהל את הדיון כאן, חכי. אוקיי, אני אחכה. אני מסביר את העניין. אני אמרתי בתחילת דבריי שזה שאין כאן נציג של משרד החינוך זה לא תקין. אני לא שמעתי את זה בכלל, זה הזיה, זה ביזיון של הכנסת. זה ביזיון שלנו, אנחנו חברי כנסת, יש לנו שאלות,

אחרי שהנכחנו את זה - - - לא, אבל אדוני היושב ראש,

אנחנו קיימנו השבוע כאן בוועדה הזו דיון בנושא החינוך המיוחד, שום דבר בו לא היה חדש, לא העניין של תיקון החוק, לא הקטסטרופה שיש בשטח, לא זה שיש מצוקה של גננות והכול, הגיעו לכאן נציגי משרד החינוך, אפילו השר בכבודו ובעצמו הגיע, ישב כאן וסיפר כמה קשה בחינוך המיוחד.

ממש חיכינו שהוא ייכנס כדי לדעת שקשה שם, והם באו. היה צריך להיות פה נציג של משרד החינוך.

אני יכולה להבין למה הם לא נמצאים, כי זה לא שלהם.

והשאלה היא מי מייצג את הממשלה בדיון הזה. יוראי, זה לא עובד ככה. כי אם אין פה נציג ממשלה צריך לעצור את הדיון.

אתה צריך לקבל דיון נוסף, זה לא יכול לעבור ככה. אני שומע את הדברים, בואו ניתן עכשיו, יש לנו מעט זמן, אין לנו המון זמן ויש פה המון דוברים. אבל מי מייצג את הממשלה? מי עונה?

חברים, בואו נקיים את הדיון - - - אבל, אדוני, הפלטפורמה הזאת היא לא כדי לתת פורקן לבעיות שלנו, זה לא ונטילציה כאן. אנחנו חברי כנסת, אנחנו מייצגים ציבור, אנחנו רוצים לקבל תשובות מהממשלה. זה התפקיד החוקתי שלנו, לשאול את הממשלה, לפקח על הממשלה.

חברים. זה פשוט ביזיון של הכנסת. אדוני, אתה יושב ראש הישיבה.

אם אין נציג ממשלה אין מה לנהל את הדיון הזה. במחילה מכבודם. אני אומר ככה, אני אומר שהדיון הזה הוא דיון שאתם יזמתם אותו ואנחנו רוצים לדון בו, אני רק אומר, בסוף יכול להיות שאנחנו נדרוש שוב, אני התוודעתי לזה אתמול בערב - - - משה,

אני שואל שאלה. אנחנו שואלים מי יענה לנו. אבל שאלת פה ארבע שאלות מאוד משמעותיות וחשובות, אנחנו נבקש ממשרד החינוך שייתן תשובות עליהם. בוא כרגע, כדי שנוכל - - - יש פה נציגי ממשלה שיענו לנו?

יו"ר הוועדה,

אתה מנהל פה ועדה ללא הנציג שאמור לענות, אתה מנהל ועדה עם עצמך, עם הארגונים ועם הח"כים שיזמו, זו בדיחה, זו יריקה בפרצוף של הארגונים שממש מועלים על הכוונת.

הציעו פה ועדה, הנשיאות אישרה את הוועדה, אתם לא מביאים פה את הנציג ואתה מסביר שזה דיון לגיטימי? זה לא דיון לגיטימי. אתה צריך לסגור את הדיון הזה. אם אין סביב השולחן נציגי ממשלה שיענו לחברי הכנסת ולציבור על השאלות אין מקום לדיון הזה.

אבל אנחנו כן רוצים להגיד את עמדתנו. אתם תגידו, אבל זה פשוט - - - זה לא העניין, זה פשוט ביזיון. חברים, את העמדות אנחנו משמיעים כבר הרבה מאוד זמן.

אנחנו מעלים אותן מעל כל במה, כולל מעל במת הכנסת.

חברים, חברים.

אם אין נציג ממשלה אין טעם לדון בזה. אנחנו מבינים את העניין,

אפשר להמשיך לדבר על זה עוד ועוד, הבנו את הנקודה. אנחנו נבקש, בוא נשמע את כל הדוברים - - - נבקש מה? נבקש, אם נצטרך, בסוף הדיון הזה, לזמן דיון נוסף שהם ינכחו בו. אבל מה זה הדבר הזה? לא, לא, לא, זה דיון של הכנסת. זה מבזה אותך, יו"ר הוועדה. זה מבזה אותך שמנהל את הדיון שהרשות לא הגיעה לתת את הדעת, משרד ממשלתי פשוט לא הגיע, אין פה אף נציג ממשלתי. למרות שהוועדה זימנה אותם. הדיון הזה אושר. זה מבזה קודם כל אותך. אני חושבת שאתה צריך לנהל דיון נוסף עם נציגי הממשלה.

אני ממשרד הרווחה. רוב הדיון פחות רלוונטי.

אגב, זה אומר הרבה שמי שאמון על התכנים האלה לא נמצא כאן כדי לומר את הדברים, אני חושבת שזו פשוט יריקה בפרצוף של הכנסת,

אולי כל מה שקורה - - - גלעד, אתה הגעת עכשיו.

אני אתן לך לדבר. אתה יוזם הדיון, אני אתן לך לדבר. לא, אין מה לדבר. אבל אתה יודע, כרגע יש פשוט בשטחים עוד פעם ריב סמכויות על הגב של חיילי צה"ל בין סמוטריץ' לגלנט, אז אולי פשוט אבי מעוז ויואב קיש לא גמרו להתווכח הבוקר על מי צריך להיות בדיון, בגלל זה. אז תדחה בחצי שעה, אל תבטל, תרים טלפון לאבי מעוז, תרים טלפון ליואב קיש ותבקש מהם לסגור מי אמור לבוא לייצג. אבל מה עם הכבוד לארגונים? לקחנו ימי חופש להגיע לפה.

מה עם הכבוד - - - זו בדיוק הנקודה, שלא מכבדים אתכם. חברים,

אנחנו יכולים לשבת באותה מידה במזנון ולדבר על הדברים. אין שום משמעות לדיון שיתקיים כאן אם אין כאן נציגוּת ממשלה. לא, אני באתי לפה לקבל תשובות. חברים, חברים, אני ביקשתי - - - נציגי הממשלה צריכים לשמוע גם אותנו. אבל הם לא באו.

אני רוצה - - - לא, זה לא יכול להיות,

יוראי, הבנתי,

תנו לי להחליט מה מבזה אותי ומה לא מבזה אותי. זה מבזה את כל חברי הכנסת. לדעתי אנחנו צריכים כולנו לקום וללכת. בהחלט נקום, רק שהוא יגיד שיהיה עוד דיון. הוא קיבל דיון מיוחד, הוא צריך לקבל אותו. אני לא רוצה להוציא אנשים. אני ביקשתי כרגע לבדוק את העניין - - - אנחנו תיכף יוצאים לבד, כי אם אין פה נציגי ממשלה אין לנו מה להישאר כאן. נדבר עם עצמנו, נגיד מה הבעיה. אני ביקשתי כרגע לבדוק את העניין.

אני לא אומר שזה לא נכון, גם אמרתי את זה בעצמי, שזה לא תקין שאין פה נציגי משרד החינוך. אמרתי את זה. לא, אבל, משה,

יוראי, זה לא מקדם אותנו, בואו נתקדם הלאה. הבנתי וזה נכון שכשיש דיון בנושא חינוך צריך להיות נציג משרד החינוך וכרגע אין כאן, אני ביקשתי שיבדקו למה אין כאן ואולי מישהו יכול - - - לא, אבל צריך להיות נציג שאמון על זה. זה הלך הרוח, מה שאמרת, זה ברור. מי אמון על זה? או שיבואו ויסבירו בעצמם. אבי מעוז אמון על זה? שיהיה פה. החינוך אמון על זה? שיהיה פה. לא אלה פה ולא אלה פה. חברת הכנסת שאשא, אני לא רוצה לעבור לקריאות כאלה ואחרות - - - לא, אני יוצאת כי אם - - - כולנו מבינים וכולנו מסכימים, אנחנו מבינים את זה, אז אין צורך לטחון את אותו עניין. אז תסגור את הדיון.